זו ישיבת מעקב, כדי לראות אם הפתרונות שדיברנו עליהם בישיבה הקודמת מתקדמים אנחנו עושים ישיבות מעקב, זה לא קשור לבעיות אחרות שאתה רוצה להעלות בפני שר האוצר. גם הסגן שלך היה מספק אותי פה, אבל זה שכיבדת אותנו זה יפה מאוד. הם תמיד באים ביחד. רונן ואלכס תמיד

הם מגיעים ב-15 בדצמבר.

ביקשתם, בגלל שהם צריכים קליטה, שיהיה להם

אולפן לתקופה יותר ממושכת ושרת הקליטה אישרה את זה.

זה לא קלישאה מה שאני אומר,

הם יוצאים משם כשהם לא יודעים עברית.

שאנחנו נהיה בתוך אותה מפה. זה בתוכנית השילוב המיטבי, נכון? של ה-200 זוגות בשנה. נכון. שאנחנו נהיה במפה. בסדר, צריך לתקן את זה, שהם יהיו

י אתיופיה ירצו לרכוש בעיר נוף הגליל הם בהחלט יהיו זכאים ויקבלו את המענק.

לישיבת המעקב הבאה אנחנו נדאג שזה יהיה.

אחוז, אין בעיה.

אני מבקש שתבררי לנו עד לישיבת המעקב הבאה,

מבקשים שבקול הקורא

כמו שיש כל מיני חריגים וזו משימה לאומית

כמו שבכנסת 36 איש בוועדה, או יש אישורים חריגים לכל מיני דברים, כך לאפשר להם הכנסה של מדריכים. עכשיו בבתי ספר אפשרו שתי קפסולות,

אני רוצה לגעת בחינוך במילה. מכיוון שבאים גם עם שפה קוקית וגם השפה המזית, אז כל דבר כזה צריך שני

אני לא יכול לדעת אם בנצרת או בעפולה או בבית שאן, אבל הבסיס שלהם, המגורים יהיו בנוף הגליל.

נכתוב להם כבר היום מכתב שיתכוננו

זה לא מוסיף עוד דירות, זה אותן 200. לכן אני לא צריך פה את האוצר. מה שאני רוצה לומר

שאנחנו מדברים על כמה סוגי עולים, לא סוגים,

אנחנו התחלנו עם בני המנשה, עברנו לאתיופיה, אני יושב פה עם יוסי שהוא דואג לעניין של הצרפתים, זה

אני לא יודע כמה, אני אוכל גם להביא תחשיב כמה זה יכול לעלות. הם מאוד חשובים כי זה פוטנציאל מצוין להישאר בארץ, מה עוד שמדובר בחבר'ה שכולם צעירים, זה מאוד חשוב.

עוד פעם, אני רוצה שתבין שמדובר בשתי קבוצות. קבוצה אחת תגיע כמו עולים חדשים לכל דבר והקבוצה השנייה אלה

בסדר גמור. גם אייל סיסו ממשרד החוץ אמר, בכל הישיבות שהוא ישב עם 'נתיב', שהם עובדים במיילים. כן, כן, בסדר.

שלומית, את הרשימה, טפלי בה,

אין בעיה. את יודעת מה? שיבוא גם נציג משרד החוץ לישיבת

ו'אופק ישראלי' מאוד חשוב שגם יהיו בישיבה הבאה. מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני נועל את הישיבה?

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.